צוהריים טובים,

15 בספטמבר 2020. על סדר היום: נושא עידוד תחום ההייטק בחברה הערבית, בעקבות הצעה לדיון מהיר של חבר הכנסת יוסף ג'בארין שאני מקדמת אותו בברכה לוועדה. וכמובן את כל חברי הכנסת, חברי וחברותיי.